ברוכים הבאים, אני מתכבד לפתוח את דיוני ועדת המשנה ליהודה ושומרון, ח' בתמוז תשפ"ג, 27 ביוני 2023. אני רוצה לפתוח בכמה מילים. ראשית, ועדת המשנה הזו היא חלק מוועדת החוץ

אני מגנה את המקרה המזעזע ושמח כי הוא לא מעיד על הכלל.

חובה על גורמי הצבא, חובה על גורמי קובעי המדיניות לפעול ללא לאות כדי לגרום לכך שהדברים האלו לא יישנו, כדי לגרום לכך שאנחנו

יש אותם פה. אני אתחיל ממש בכמה מילות פתיחה על המצב המבצעי,

ועל סדר הכוחות כרגע שיש ביהודה ושומרון,

לדברים הנוספים

אם נצטרך, נעשה דיון חסוי. חלק מהמספרים, אתם תיראו, זה מספרים שתקבלו אותם. לגבי כמות האירועים וכן הלאה,

אז אפשר גם לפרט אותם פה,

אנחנו צריכים לדאוג לחיי אדם.

אני שמח שהוא נמצא פה, ומי שלא פה, סיבותיו שלו. בואו נשמע

בהקשר לבקשות שהגשתם, אז קודם כל יש לנו את הנתונים,

אפשר להעביר לכם את זה גם אחרי זה,

שאנחנו צריכים לטפל בו,

למרות שזה טענה מעניינת. אתם טוענים למעשה ש"שובר גלים" מגדיל את כמות האירועים ולא מקטין. זה מה שנאמר פה

זריקות אבנים 1,369 אירועים, 174 אירועי בקת"בים, 85 אירועי מטענים. אני מדבר רק על חציון א' 2023. בהלימה יש גם עלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית, 588 אירועים, ויש

עיקרה הנדסית והיא נשענת יחד עם לוחמים בשטח. יפה. תודה. כמובן בנוסף לזה צ'ק פוסטים ביציאה מהכפרים, בידוקים, כניסה ויציאה לצירים המשותפים ומהצירים

לגבי אזרחים אוחזי נשק צבאי יש הוראות פתיחה באש ברורות,

ברורה, טובה, נותנת את המענה שנדרש וכשאזרח נדרש להשתמש בנשק שלו הוא יכול להשתמש בנשק שלו על פי

הצו רק על פלסטינים ולא על ישראלים. אותו פלסטיני באותו רגע, בעצם זה הסנקציה. הוא משלם גם את ההחרמה,

ואותו דבר גם את הגרר. המשמעות זה בערך כ-1,500 שקלים שהוא צריך לשלם בפועל

כרגע יש לי אחד וזה בזכותם של אגף התנועה, ייאמר לזכותם.

מפעילים אותו. המספרים אומרים את הפעילות, פעילות ענפה. המשמעות היא שאם היה לך יותר רחפנים או יותר פעילות כזאת,

זה לא בתקשורת, זה לא יהיה בתקשורת.

עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. דיברנו גם פה בדיון הקודם על הוראות פתיחה באש. הוראות פתיחה

הצבא, בסוגיית נוהל פתיחה באש יש איזשהו שיח בנושא הזה כדי להרתיע יותר, כדי ליצור מציאות אחרת ממה שאנחנו מזהים? תיראו, כמות האירועים שאנחנו מקבלים עכשיו הם לא

אני רוצה לגרום לכך שהם לא יעשו את זה,

אולי צריך לשנות אותו. הוראות פתיחה באש זה לא משהו לייצר התרעה. למה? יכול להיות שאם אחד או שניים או שלושה מבינים

ודאי. אני מבין את מה שישראל אומר כאן. יכול להיות שזה

כרגע אנחנו יודעים להגיד שבצד השני גם נהרגים כי הם פועלים. גם בצד שלנו נפגעים כי אנחנו נמצאים חשופים,

יכול להיות שנוהל פתיחה באש זה עוד ערוץ.

אולי שיהיה כתוב שבאותה פגישה מסווגת שצה"ל יגיד כמה פעמים נורו יריות על זורקי אבנים.

עכשיו הקיץ מתחיל, תהיינה הרבה יותר נסיעות על הצירים.

לצד הערכה גדולה של הפעילות של הצבא. כאן אני חוזר למה שאמר קודם

והאלוף כבר חתם.

למה זה לא קורה? עכשיו יהיה תכנון מסודר של נתיבי ישראל. אין תכנון מסודר. אז אני אומר,

זה ישליך גם על היישובים אבל על הכבישים בוודאי,

אנחנו חייבים להיערך לשם. אם אנחנו היום לא יודעים לטפל בזה במוקדים ממוקדים ששם הרשות מאבדת את האחיזה, אז מה צפוי לנו באירוע שיכול? אנחנו כולנו יכולים לקום מחר בבוקר ולגלות את עצמנו בעידן חדש. פה יש שאלות.

אלה אמירות שאנחנו צריכים לגדוע אותן,

גם ברחוב. חיילי צה"ל, אני שמח על מה שגלנט אמר. הוא אומר, זה קודש הקודשים כמו דגל ישראל. אני מסכים איתו.

פתחתי בזה. אני שמח שאתה פתחת, אז אין בינינו ויכוח, רק תהיה

אז אדוני, תהיה סובלני, אתה עושה עבודה טובה, רק תהיה סובלני, תשמע. תודה רבה. אני סובלני. אני גם מעריך ומכבד אותך. תודה רבה.

אני יודע שצה"ל עושה הרבה אבל אני חושב שהוא

גם בסדרי עדיפות,

כוחות.

בהצעה שלי איך להתמודד אני אדבר על זה. החלק השני החשוב זה כל הסיפור של מערכת אכיפה והחקיקה. אנחנו יודעים שמעט מאוד כתבי אישום ביחס לתלונות,

כן. תודה רבה, אר יששכר מתנועת הביטחוניסטים. קודם כל אני רוצה לחזק גם

לכן צריך רפורמה משפטית.

לא מקסימום/מינימום. אנחנו מדברים על משהו שלא מופיע. אם זה 11 חודש ואני מדבר מבין 10 20 שנה,

אני אגיד ככלל, וזה דבר שאני אתפור אותו גם בצד השני. גדעון מרגלית, אני תושב אפרת. אני פעיל בתחום של מקרקעין,

בזווית מאוד מיוחדת, למקום ולזמן אחר. מה שאני רוצה לומר,

זה גם לנושא של בטיחות שאני אדבר יותר מאוחר, אבל בעיקרון בהחלט יש מקום להרחיב את הנושא הזה של קנסות. למשל, יש צו של אלוף שמורה להוריד רכבים שנתפסו בעבירת

יש פוליטיקאים שאמרו לאחרונה,

אנחנו לא רוצים נשקים. אני לא רוצה לישון עם אקדח מתחת לכרית. אני לא רוצה להסתובב עם זה עליי. אשתי לא צריכה להגיש טפסים למשרד לבט"פ להוציא אקדח, כי היא נוסעת לעבודה במרכז והיא מפחדת. זה מציאות שהיא לא קיימת בשום מקום בפנים הארץ. אין הרתעה.

ואם ישנם דוברים שרוצים להתייחס, אז גם כן שיירשמו כאן כדי שנוכל לעשות את זה מסודר. יש לנו 40 דקות, אז אני אבקש שנהיה

לגבי משטרת ישראל שאלנו מה מספר השוטרים בניידות במחוז ש"י ביחס למחוזות אחרים של משטרת

הנתונים שדיברו איתי קודם לכן, אנחנו מדברים על שליש. הרבה יותר מזה כולל הפלסטינים.

זה לעשות תקופה מקבילה, זאת אומרת חמישה חודשים,

וככה ראוי וככה נכון לעשות. אם אתה לוקח שנה בשנה - - - אני לא יכול להשוות שנה לחצי שנה. נכון, אוקיי. הנתונים לא נכונים.

העמדה של משטרת ישראל בדבר הפעלת משטרת התנועה הארצית ביו"ש, התקיימה עבודת מטה מורכבת בהנחיה של ראש את"ן כמובן, ובסופו של דבר הוחלט להעצים וחייב לחזק את אגף התנועה במחוז ש"י,

כמה ניידות יש שם עכשיו? 19 ניידות בכל מחוז ש"י, של תנועה. ומבחינת

נבחנים תוספות תקינה לכלל המערכים במשטרת ישראל,

התהליך הזה מתבצע, פיקוד משטרת ישראל מול - - - הרי זה דבר שנעשה אחת לשנה, אחת לשנתיים,

אם כרגע בהינתן מצב שבו אנחנו יודעים לאורך שנים שיש

הבעיה העיקרית של אגף התנועה במחוז ש"י, שהוא מאוד קטן יחסית לגודל השטח.

אם עכשיו אגף התנועה יהיה שייך למתנ"א או לא, השאלה היא פחות רלוונטית. הבעיה העיקרית

9. וביו"ש? 100. זאת אומרת, ביו"ש יש לך יותר ניידות?

אני אסביר לך מה שקורה. אנחנו סך הכול 1,600 קילומטר כביש על 19 ניידות

בסופו של דבר גם אם אנחנו אוכפים אור אדום, מחויב בשתי ניידות, זאת אומרת כניסה לצומת של רכב ויציאה של רכב וכמובן מעצר, זאת אומרת כמות האמצעים שאנחנו מפעילים באגף

אני אתחיל עם הנתון השני. זה שאין תאונות, האוצר עובד לפי קריטריונים. כל סל תקציבי זה קריטריונים, אז לתאונות מבחינת האוצר, להגדיר מוקד סיכון זה

אין שוטרים באזורים מסוימים. מתי ראית בצפון שומרון ניידת? ואתם בעצמכם אומרים. עם כל הכבוד, אני חייב להגיד לך עוד דבר,

כנס - - - , תראה את כל העבודות. אין לי

כשאני בא למוקדי סיכון,

מי צריך להכניס או לעדכן את הנתונים? זה המשטרה.

נעים מאוד. עשינו עבודה גדולה כולל איסוף של הנתונים מאותם מוקדי

הדיון הראשון שלך מלפני חודש ומשהו, אני באתי עם המידע של המינהל האזרחי, לא שלי. כתב אותו רת"ח תשתית.

כותב לי שבשנת 2021 נהרגו רק פלסטינים 133. הוא מדבר איתי על בודדים.

נהרגו כבר 114. הוא מדבר איתי על 14. ארבעה.

אמרתי לו, איך אתה אומר את זה? 2.5 מיליון ערבים גרים אצלנו, תעביר חלק מה-800.

היינו בדיון עם השר רק לפני שבוע. חסר 1,000 תקנים למחוז יו"ש, לא חמש. 1,000 שוטרים חסרים ואף אחד לא מגייס אותם.

אני חושב שאתה טועה, כי כל מחוז ש"י מונה 1,300

זה בסיסי. אבל תחליטו על זה פה בכנסת. מינהל האזרחי.

ראש ענף תיאום אזרחי במינהל האזרחי. אני לא אכנס למה שהקמ"ט פה ציין והרחיב לגבי מוקדי סיכון והטיפול בצירים ובכבישים. נעשית פה עבודה מאומצת לטובת הטיפול בכבישים ובתשתיות,

צריכים לקבל הסברה נכונה לנהיגה בטוחה.

אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו חותרים לגביהם, זה לחבור אליכם למערכת את"ן

אפשר בעצם להשבית רכבים כאלה. המשטובה כבר הגיעה ליו"ש. אני רוצה למנוע את ההגעה שלה ליו"ש. אני לא מדבר על ההעברה. אדוני היועץ המשפטי, הכוונה של

בואו ננצל את זה. יש לנו פה ועדה שיש לה אפשרות לשנות דברים, אז אם נקבל את תוכנית העבודה שלכם, נוכל אולי גם כן לקדם. אם תירצו פגישה איתי, גם כן אפשר, העיקר שנוכל לקדם את נושא התכנון ואת נושא המשאבים, הקצאות, תקנים, כל מה שנדרש כדי שהדבר הזה יתוקן ויהיה סנכרון בין כל המערכות שדיברנו עליהן. יש כמובן נושאים רבים שצריך לטפל בהם. אני מודע לזה שהיה אפשר פה לקיים שיח ער ומשמעותי ולהתאים את הנתונים בין מה שהמשטרה והצבא נותנים לבין מה שהאזרחים נותנים. ברור לי לחלוטין הפער העצום שיש כאן בין מה שיש לנו במערכות הציבוריות-הממשלתיות לבין מה שיש כאן בשטח. הפער הזה גובה חיים יום-יום, שעה-שעה. אני מצטרף לדברי חברי, אביחי בוארון. אני מבקש באמת להתייחס לנושא הזה כהצלת חיים ממשית, יום-יום. ככל שלא נציף פערים, חסמים, אתגרים, אני לא אוכל לטפל בנושא הזה. מה שביקשנו כאן, להעביר לאסף, למנהל הוועדה כדי שבאמת יהיה לנו את הנתונים לפעם הבאה. אני ממש מבקש. אנחנו בסוף רוצים להציל חיים, רוצים לתת פה סדר אחר. ככל שתענו לשאלות, נוכל לקדם אותן. ככל שתהיה התעלמות כמו שהייתה בחודש וחצי האחרונים, אנחנו לא נוכל להתקדם וחבל שננקוט בכל מיני צעדים שעומדים לנו. אם ישנם נתונים שהם מסווגים, פשוט תפרידו אותם. אנחנו יודעים לעמוד גם בנתונים מסווגים בוועדה, במליאה או בוועדה חסויה שאני אנהל, וככה נוכל לפתור את העניינים. אני מתנצל אם ישנם אנשים פה שרצו לדבר ולא נתתי להם, ואני מקווה שבפעם הבאה נוכל להפריד בין הנושאים ולהגיע לדיוק יותר רחב. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:11.